שלום לכולם. היום יום שלישי, כ"ג באייר התשפ"ב, ה-24 במאי 2022, אנחנו מתחילים את הדיון בשתיים עשרה ועשרים, באיחור של עשרים דקות, אני מתנצל בפני אלה, מה שנקרא, שלא הצליחו להגיע, כנראה שיש עיכוב עקב תאונה שהייתה בכביש שש וזה ישנה את סדר הדוברים ואת סדר הדברים במהלך הדיון. אני מאוד מקווה שיצטרפו, כי הדיון הזה הוא דיון חשוב. נושא הדיון הוא דיון מעקב לאחר היחסים בין ישוב ריחאניה לישוב עין אל-אסד, מועצה אזורית מרום הגליל. זה דיון שערכנו אותנו וביקשנו לעשות דיון מעקב. אנחנו נתעמק בנושא כאשר אנחנו נתחיל את הדיון. לפני כן, אני רוצה להתייחס לשני דברים, אחד, ציון רצח של העם הצ'רקסי, שהיה בשבת, היום יום הזיכרון שהיה בשבת ולפני כן, כמובן יגיע לפה זכריא, ראש המועצה האזורית כפר כמא, שהוא גם יושב ראש הקהילה הצ'רקסית בארץ. הוא ירחיב ויגיד את הדברים, ואני רוצה שהדיון יהיה, מה שנקרא, מיוחד לציון היום הזה, הם היו כאן בכנסת. לפני כן אני רוצה לדבר על מה שהיה אתמול. חברים, אתמול עבר חוק, החוק ממדים ללימודים, אני מניח שכולם שמעו על החוק, אני רוצה לדבר דווקא על מי שמנצח, מי ניצח בחוק, בהצבעה הזו. כפי שנאמר, מי שנמצא בהצבעה הם לא אנחנו, חברי הכנסת,

לא האופוזיציה ולא אף אחד מאלה שנמצאים כאן במשכן. מי שניצח אלו החיילים, אלו הלוחמים שנותנים את נשמתם במשך שלוש שנים, ואתמול הצלחנו לחוקק חוק שיעגן להם לימודים אקדמאים בחינם. מה קורה לחייל שמשתחרר? במיוחד בפריפריה, ולא משנה, כמו שאמרתי אתמול מעל דוכן הנואמים בכנסת, אליהו מחצור, שלום מירוחם, זידאן מיאנוח, חדאד מנצרת ומחמוד מרהט ורבים אחרים כולם חיילים, כולם שירתו,

סיימו את השירות שלהם וכולם רוצים לבנות את העתיד שלהם ואת הקריירה שלהם. עד עכשיו היו להם שתי ברירות, שהם עובדים קשה ומתאמצים על מנת לקבל או להשיג מלגה לפעמים בשעות שירות, לפעמים בכל מיני שליחויות כאלה ואחרות, שווקים כאלה או אחרים שמתנים את קבלת המלגה בפעילות ציבורית, חברתית שיווקית כזו או אחרת, וככה הוא שורד לימודיו. הקשב שלו לא נמצא כל הזמן בלימודים, הקשב שלו נמצא בחלקו איך הוא מחזיר את המלגה, איך הוא דואג לעצמו והחצי השני אם הוא מספיק חזק, אז הוא מצליח ללמוד. זה במקרה הטוב, אגב, במקרה הרע, הוא מוותר על הרעיון,

מה אני צריך עכשיו ללמוד? אני אדחה את זה לעוד שנתיים,

בינתיים אני אנסה למצוא לעצמי פרנסה, אולי אני אתחתן. בסוף הוא יוצא קירח מכאן ומכאן, בעבודה לא מצליח להסתדר, כי אין לו תואר ותעודה,

חי מהיד לפה. אני חושב שהיוזמה, והיוזמה הזו התחילה ממזמן, אבל הכסף שהיה, שהחיילים קיבלו את מדים ללימודים, היה בתרומה. התורמים התחילו להביא את התרומה שלהם, ואתמול המדינה חוקקה חוק, אנחנו חוקקנו, שיבטיח את הלימודים האלה ואת המלגה הזו לחיילים. אני חושב שזה מעשה מאוד מאוד מבורך, מעשה שיזם אותו שר הביטחון, בני גנץ. בנוסף, לא ממזמן, לפני חצי שנה, אנחנו הצבענו, העלו את דמי הקיום של החיילים בחמישים אחוז.

השכר של החיילים עלה בחמישים אחוז, החיילים הסדירים. בסוף, אלו הם בנינו, הם אלה שנלחמים למעננו, אנחנו בזכותם נמצאים פה וצריך גם להגיד את זה, וגם לא להתבייש, בין אלה ששירתו בצבא לבין אלה שלא שירתו בצבא.

אנחנו צריכים לתת להם ואני שמח מאוד מאוד שהחוק הזה עבר בצורה שהוא עבר. הפוליטיקה שיחקה תפקיד ובשעת ההכרעה הייתה בצד החיילים, החיילים היו מעל הכל. בני גנץ יזם את ההצעה שהמלגה תהיה בגובה של שבעים וחמש אחוז מהשכר,

את המלגה ואת הפיקדון שהוא יכול להשלים במילא לחייל.

ההצעה הזו הייתה מקובלת על האופוזיציה, ובסופו של דבר על החוק כולם הצביעו מאה ושבע בעד הקריאה השנייה. המשותפת התנגדה, תרגיל של המשותפת. בהצבעה השלישית שהפכו את זה לאמון, אז האופוזיציה נמנעה ובסך הכל החוק עבר ברוב גדול. שוב, המנצחים הגדולים הם אלו שמגיע להם שתהיה מלגה כזו. אגב, נשאלתי לגבי מי שלא חייל, אז גם לגבי מי שלא חייל צריך לדאוג למנגנון שכן יבטיח לו לימודים. אני בכלל בעד לימודים אקדמיים חינם, במיוחד באזור הפריפריה, בישובים שהמצב הסוציואקונומי שלהם נמוך. אני בוחן את הצעות החוק בנושא הזה,

מה יהיה ואם אפשר לקדם את זה, אפילו בחוק.

בסך הכל אנחנו כן רוצים להסתכל על האוכלוסיות החלשות ועל הישובים החלשים ולחבר את הפריפריה למרכז. מעבר לחיילים שאמרתי, יש חיילים במרכז, יש עולים חדשים, חיילים בודדים, לכולם אנחנו צריכים לדאוג ואני חושב שאתמול היה צעד מאוד מאוד מבורך. הנושא השני שארחיב עליו, זכריא, הצ'רקסיים נמצאים בשני ישובים האחד ריחאניה והשני כפר כמא. כפר כמא היא מעוצה מקומית, ריחאניה שייכת למועצה האזורית, שני הישובים האלה מנהלים חיי קהילה. הייתי באירוע במוצאי שבת, התרגשתי מאוד להיות באירוע האזכרה. למדתי שם שהאירוע, מבחינתי, הוא מעבר לערב הזיכרון, יש בו גם אמירה. אמירה שעם שסבל ועם שחלקו הגדול נרצח, וכמי שהיה נציג של כנסת ישראל במצעד החיים בפולין לפני שלושה שבועות, ומי שהיה עוד ב-2007 עוד, מפקד צוות במשלחת עדים על מדים במחנות ההשמדה בפולין. ראיתי את הזוועות שהיו שם ואני אומר, כולנו כבני אדם וכבני אנוש, אנחנו צריכים להגיד מה שנאמר במצעד החיים, לעולם לא עוד. מדינת ישראל היום חזקה, והעוצמה של מדינת ישראל מבטיחה לנו שלא יהיה רצח עם באזור ההשפעה של המדינה. על מנת שגם הצ'רקסיים וגם האחרים יהיו חזקים, דיברתי על הברית שקיימת בין הדרוזים לצ'רקסיים, כחלק מעוצמתה של המדינה. ככל שאנחנו יכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות שלא יהיה איום קיומי, כזה או אחר, על עם כזה או אחר, אנחנו צריכים להיות חזקים, חזקים בתוכנו, חזקים בתוך מדינת ישראל. אני חושב שהנושא הזה כן קיים וכן יש לנו השפעה על מקבלי ההחלטות שלא יהיו שוב אירועים שכאלה.

ליבנו עם החבר'ה הצ'רקסיים ואנחנו נעבור לדיון. בנושא הזה כמובן נרחיב כאשר זכריא יגיע, ונחזור לדיון המרכזי שלנו. הדיון המרכזי שלנו הוא ישיבת מעקב, אחרי שהתקיימה כאן ישיבה קודמת בנושא עין אל-אסד וריחאניה, ואני מבקש כאן, גם יושב הראש המועצה סופר שאני מאוד מאוד מוקיר אותו ומעריך אותו מאוד, יהיה איתנו בזום. הם בדרך, חלקם תקועים ומי שיגיע לפה זה בסדר. אני מבקש להתמקד בנושאים, לא לספר מה היה, אלא לאן התקדמנו, ממש בטבלה. אני מבקש לשמוע את סופר,

עד אז יגיע עזיז יושב ראש הוועד של ריחאניה יחד עם זכירא. משרד הפנים נמצא איתנו, נשמע את משרד הפנים על הדברים שאמרנו כאן.

אנחנו ביקשנו את הדיון ולא קיבלנו חומר, אמרו לי ששלחו, כרגע זה מסמך. זה מסמך ששולחים אותו באמצע הדיון, כמובן אי אפשר לעקוב אחרי המסמך הזה, זה לא נכון גם דחינו אותם לדיון כזה.

המסמך קיים, כלומר הגיע אבל הוא לא רלוונטי לדיון הזה. צריכים ללמוד אותו.

שלום לכולם. אני יושב ראש ועד מקומי עין אל-אסד. ראשית, אני רוצה לשתף אתכם במה שהיה לי היום, אני כמעט חמש שעות על כביש. אני התאמצתי כי חשוב לי לייצג את הישוב שלי, לכן אני עשיתי את המקסימום על מנת להגיע. אני קוטע אותך. למרבה האירוניה, באתי לפה מדיון על כביש שש לכיוון צפון ועל תשתיות תחבורה לכביש שש בוועדה לפניות הציבור של חברת הכנסת יעל בן משה. דווקא על הנושא הזה דיברנו היום וכולם תקועים. אני מקווה שיהיה יותר טוב. ראשית, אני רוצה להודות לך, אדוני יושב הראש, חבר הכנסת מר מופיד מרעי, למנהל הוועדה, לצוות ולכל העוזרים. אני רוצה להודות למי שנמצא מחברי הכנסת, מי שמשתתף איתנו, לנציגי משרדי הממשלה, לראשי הרשויות של המועצות הדרוזיות. בפעם האחרונה התכנסנו ב-25 בינואר 2022, דנו בכל מיני נושאים. בגדול, אני יכול להגיד לכם בלב שלם שמאז עד עכשיו, עברו ארבעה חודשים, לא התקדמנו בשום צעד ובשום סעיף. המצב כאילו תקוע, הזמן כאילו נשאר אותו זמן מאז עד עכשיו. עין אל-אסד ידוע שהוא ישוב שהוא מוזנח שנים רבות, ולכן דרושים הרבה תקציבים והשקעה, על מנת לייצב אותו, על מנת להגיע למשהו נורמלי שאפשר באמת לחיות, זה בנוסף למיקום. המיקום, עין אל-אסד נמצא במדרון של הר וטופוגרפית הוא הררי מאוד. לכן, נדרשת השקעה רצינית והרבה תקציבים בכל פרויקט, אפילו כל פרויקטור קטן נדרשים שם מיליוני שקלים על מנת לבצע, גם בגלל הדלילות וגם בגלל האופי.

כבישים צרים ויש הרבה הרבה מכשולים שדרושים מאיתנו הרבה מאמץ, השקעה והרבה תקציבים.

בהתחלה אני אשמח להזכיר ולדבר גם על העניין התחבורתי. העניין התחבורתי אצלנו הוא קריטי מאוד. יותר מתשעים אחוז מהישוב, מהבתים לא מגיע אליהם תחבורה ציבורית, אוטובוס לא מגיע. בסך הכל, אוטובוס מגיע לשכונה הראשונה הכי קרובה לכביש הראשי ושם מסתובב וחוזר. בכלל, ישנה שכונה שלמה, צפונית לישוב, גם רכב פרטי לא יכול להגיע. משמעות הדבר היא מאוד מאוד רצינית, אוטובוס לא יכול להגיע. זאת אומרת, גם משאית הובלה לא יכולה להגיע. ילדים וסטודנטים צריכים ללכת מרחק של מאות מטרים, על מנת להגיע לתחנה הקרובה של האוטובוס, אם זה בקיץ, אם זה בחורף, זה בעייתי מאוד. בן אדם עם רכב פרטי לא יכול להגיע אליו לבית. כאשר הוא קונה קילו עגבנייה, הוא צריך לקחת אותה מאות מטרים על מנת להגיע. שלא נדבר על אמבולנס, אם חלילה מישהו צריך איזה אמבולנס, איך אפשר לשנע אותו? איך אפשר להגיע מהבית עד המפגש עם האמבולנס? לכן, הדברים האלה הם מאוד קריטיים. עקב הסיבה הזו, משרד התחבורה לפני שנה העמיד לרשותנו חברה של נתיבי איילון. לפני יותר משנה החבר'ה הגיעו אלינו ועשו מיפוי צרכים מבחינה תחבורתית, והגיעו למסקנה שעל מנת לפתור באחוזים מאוד רציניים, כמעט במאה אחוז, את התחבורה הציבורית ואת התחבורה הפרטית בעין אל-אסד, צריך לבצע שני פרויקטים מרכזיים שעל אף אחד מהם אי אפשר לוותר. אחד הפרויקטים הוא כביש הגישה עד לחצר המרכזית, שאני קורא לה כיכר המעיין, זה פרויקט אחד. הפרויקט השני הוא מכיכר המעיין, עולה מערבה, צפונה ואחר כך הולך מזרחה וחוזר בחזרה לכיכר המעיין. אלה הכבישים שהיום בתכנית המתאר מסומנים כביש שש,

שבע ושבע עשרה, הראשון הוא כביש אחד וכיכר המעיין. שני הפרויקטים האלה נמצאים בתכנית המתאר, ניתן לבצע אותם כבר מחר. נדמה לי שאנחנו דיברנו על זה גם - - - נכון. בגלל חשיבות העניין אני מחדד את זה כמה זה קריטי. ברשותך, על מנת שבאמת נתקדם, מאחר שלא נחזור גם על דברים שהיו בפעם הקודמת, אני אחזור לפתיח שלך. שמענו את הכאב שלך גם פה וגם בדיונים הקודמים פעמיים ואתה מציג את הדברים,

אתה יושב ראש הוועד בעין אל-אסד. אתה פותח את הדיון ואומר שמאז שישבנו פה בוועדה לא התקדם כלום, כי בזמנו סיכמנו שאתה תשב יחד עם ראש המועצה האזורית מר סופר, על מנת לקדם את הדברים, גם המנכ"לית שמעה והייתה בנושא הזה, היה גם נציג של משרד השיכון. בסדר, בנקודה הזו אני אנסה לחדד.

אני גם רוצה להוביל את הדיון, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים מה הן הבעיות. הדיון הזה הוא דיון מעקב. אתה אומר לי תשמע, קבענו דיון, היינו פה, התייצבנו, אמרנו ואתה עושה דיון מעקב ובסופו של דבר עדיין לא התקדמנו ואנחנו לא שם. השאלה אם זו ההגדרה הנכונה, כי תיכף אנחנו רוצים לשמוע את ראש המועצה. אני רוצה לחדד משהו, בדרך בתקופה הזו היה גם פסח, היה ל"ג בעומר, היו כמה דברים, הייתה את הפגרה של הכנסת. היו כמה דברים, אז יכול להיות שמנעו להתקדם בכל הנושא. בשבוע האחרון היה לי התקשרות עם ראש המועצה - - - דיברתם? כן, דיברנו. יופי. אנחנו אמורים לקיים יחד איתו, ומה שהבנתי - - - אוקיי. אתה איתנו פה. בוא נשמע את ראש המועצה, אחרי זה נעבור למשרד הפנים ולאחר מכן לריחאניה.

שלום לכולם, אני סגן הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים.

נכון? כן, היינו. אנחנו קיבלנו את כל נושא התלונות ולאורך כל הדרך,

חגים שהיו וזה, אז בהזדמנויות שיכולנו ככה לבדוק עם

את כל הנושא הזה של הקידום של הטיפול בכל הנושאים החשובים שהועלו על ידי יו"ר הוועד. בנוסף, אתמול הייתה לי שיחה אישית, ככה כדי להבין ממנו, לשמוע אותו אישית ואיך הוא מציג את כל הדברים ועל כל הנושא הזה של איך להגיע לאיזה שהוא מתווה, שבאמת יקדם את ענייני הוועד המקומי עין אל-אסד. אז, הדיווח שקיבלתי מהמועצה ויכול

בדרך כלל, הכניסה של משרד הפנים היא צפה מהשטח, ובסך הכל זה נושא פנימי שהוא בתוך המועצה ואנחנו פשוט רוצים לדאוג שהוועד כן יקבל את השירות, כמו שכל הוועדים האחרים יקבלו, וזה הכיוון. מהנתונים שאתם בדקתם, האם עין אל-אסד מקבלת שירותים פחות מאשר ישובים אחרים של המועצה? לא בהשוואה לריחאניה, בהשוואה לישובים אחרים, לפרוד, למשל. אני לא מכיר את כל הישובים שם, ספסופה, למשל?

בדיקה של לבוא ולבדוק את כל השירות שניתן לכל הוועדים, זו בדיקה שהיא לא נעשתה, כי רמת השירות גם קשה למדוד את הנושא הזה.

ישנו מודל דו רובדי, שאנחנו גם ליווינו את המועצה בשנים האחרונות בפרויקט אירגוני, של לחזק את המודל הדו רובדי ולתת את הוועדים, עד כמה שניתן, את היכולת גם לטפל בדברים ולהציף אותם.

אני יודע שהוועד פנה למועצה לקבל נתונים של השקעות. אתם משרד הפנים במחוז צפון שאמון על הישובים, נראה לכם שההתנהלות תקינה? מה אתם אומרים? מה העמדה שלכם? כי, טענות תמיד יהיו, אין מה לעשות. במקביל לטענות האלה, יש לי גם טענות כמעט מכל הוועדים, מהרבה ועדים גם במרום גליל וגם - - - לכן, אתם שמרכזים את הכל, האם זה נורמלי? האם זה א-נורמלי? בואו תכוונו אותנו, תגידו לנו איפה אנחנו נמצאים. שוב פעם, יש לוועד גם את הכלים, לא עצמו, מהתקציבים שהמועצה מקצה וכמובן הראות ממשלתיות מועברות לממש את הדברים.

קיבלנו גם דיווח מהמועצה לגבי השעות שניתנו על ידי הממשלה לעין אל-אסד, שמרביתן באמת יש דברים - - - מיושמות הלכה למעשה? מיושם ובביצוע ויש כאלה שהן לקראת הסוף. גם בהחלטת הממשלה 959 ו-4798, האחרונות, כל הזמן גם קיבלנו דיווחים על מימוש הפרויקטים שהוקצו לישובים - - - למה הנתונים האלה לא נמצאים פה בוועדה? לנו יש את הנתונים האלה? לא התבקשנו, אז אנחנו ככה מקבלים את זה בשוטף.

אני שואל עכשיו את כל משתתפי הדיון, אם זה בזום או אם זה פה. ברשותך, אני מנהל יחידת התקציבים במשרד הפנים. משרד הפנים לא במחוז צפון? כן, משרד הפנים. סלאח שלנו הוא אדם של מיקרו, שמכיר ככה גם את הרשויות וגם את הוועדים. אני בא מתפיסה שהיא מטה ומאקרו. חשוב לציין שזה הוא נתון שחשוב לקבל אותו מהמועצה. כמשרד אנחנו לא מתערבים לרשות מקומית בהקצאות בין הישובים. הרי, מישהו יקבל יותר ומישהו פחות, וזו החלטה בסוף - - - אלו פרמטרים פנים רשותיים.

זה נתון שהוא חשוב, ואני מבין שהוא מעניין אתכם ונכון לדרוש אותו, אבל זה פחות בעולם שלנו. אלא, אם יש איזה שהוא עיוות גס, ובמידה ויש עיוות גס, זה משהו שאנחנו יכולים לברר, אבל בטח שלא להנחות, בוא תשקיע פה יותר ושם פחות. החלטת הממשלה, במהותה, גם הקודמת וגם הקיימת, נועדה כתגבור לתקציבים הקיימים לוועדים האלה. את זה אנחנו כן מבררים ומוודאים, כי זה בסמכות שלנו, בעולם שלנו. ואתם אומרים משרד הפנים, אתה יכול להגיד לי אם כל התקציבים עברו, הכל בסדר? או שקשה לך לתת לי נתון מדויק. בטח, בטח. כל מה שהיה בהחלטת ממשלה 959 עבר במלואו גם השוטף - - - לרשות? לרשות המקומית. אנחנו עובדים אל מול הרשות המקומית, והרשות המקומית גם הצהירה בפנינו - - - בסדר, זו כבר עבודה של המחוז לוודא שהתקציב שלכם עבר, הוא מגיע ליעד שלו ולא הולך למקום אחר. אנחנו צריכים לקבל - - - נכון. מה שמעניין יותר ורלוונטי יותר היא החלטת הממשלה הטריה. חשוב לציין שמה שטופל כרגע הוא השוטף והפיתוח של שנת 2021, כאשר המצב במרום גליל הוא ייחודי לטובה. זאת אומרת, כל רשות מקומית שקיבלה את הכסף בסוף שנה, בעצם קיבלה את הכסף והיא לא יכולה פתאום ליעד אותו בסוף שנה. אבל, במרום גליל, מה עם עשו? עשו משהו ייחודי, את הכסף שהם קיבלו - - - אתה מדבר על השוטף, אתה לא מדבר על התכנית הכלכלית של - - - אני מדבר על השוטף. לא על התכנית הכלכלית - - - תיכף אנחנו נשמע מהמנהלת של הרשות הכללית של הישובים הדרוזים, מה עבר ומה לא עבר.

אני יכול לציין, למעט תגבור הפיתוח שהוקצה בשנה הקודמת, התגבור של הפיתוח - - - שזה על חשבון 959? לא על חשבון. תקציב ייעודי מההחלטה, זה כן הוקצה בשנת 2021. בשנת 2022 טרם בוצעה ההקצאה, אבל השוטף, רק אשלים ברשותך את המשפט, הם שמו את הכסף בצד לסיכום מול הוועדים על איך לנצל אותו. ברור לי.

המצב שלנו דומה לשאר הישובים, כי ההקצאות עוד לא עברו.

כאשר דיברנו בדיון הקודם על תוכניות המתאר המפורטות, אז השאלה הייתה מאוד פשוטה, קיבלתם תקציב לתכנון, ראשי הרשויות אמרו זהו, לא קיבלנו כלום. פה, גם מהתכנית הכלכלית החדשה, הישוב דרך מרום הגליל, לא קיבל, אלא אם כן נשמע את ראש המועצה אומר אחרת. מנכ"לית המועצה, בבקשה. שלום. עמית בדרך לכאן? כן, עמית בדרך אליכם, הוא באוטו. ניסיתי גם להשיג אותו כמה פעמים. כן, יש תאונה בכביש שש. גם זכריא, גם עזיז, יושב ראש הוועד, כולם תקועים. יכול להיות שיעלו בזום. קרן, אנחנו עשינו פה דיון והדיון זה דיון מעקב. אנחנו ביקשנו את הנתונים ולא קיבלנו שום נתון עד לדיון עצמו. אם יש דברים שאת יכול להאיר את עניינו, תגידי לנו. כן, אני אשמח. אז, באמת ב-26 בינואר, נדמה לי לאחר הדיון שאתה קיימת, ישב ראש המועצה עם שני הוועדים, עם כל אחד מהוועדים. הם בעצם שרטטו את העדיפות שלהם לאילו פרויקטים הם מבקשים לקדם, אני מדברת על החלטת הממשלה 716. כתבנו את הדברים על פי הפרמטרים שנוסחו בהחלטת הממשלה. בהחלטת הממשלה הזו נקבע כי המועצות, הרשויות צריכות להמתין לעבודה בין משרדית של משרד הפנים ומשרד האוצר, אתה בטח מכירים את הנוסח טוב ממני. המתנו לזה וביקשנו ממנכ"ל משרד הפנים להיפגש איתנו. בסופו של דבר, הפגישה התקיימה ב-14 במרץ, ואז בעצם נאמר לנו מה שפחות או יותר איתן אמר כרגע בדיון, תקשיבו אנחנו לא מתערבים לכם, למרות שהחלטת הממשלה כותבת משהו אחר, אבל אני לא נכנסת לזה.

אנחנו לא מתערבים לכם, מה שכתבתם במכתב וסיכמתם עם הוועדים, זה נראה לנו בסדר גמור. הדבר היחיד למועצה הסוברנית לממש את זה, להתחיל את הקידום של זה, שאנחנו משרד הפנים צריכים להגיד לכם, הוא איך התקציב הזה מתחלק.

קיבלנו איקס, נדמה לי שלושה מיליון ושלושים אלף שקלים, איך הוא מתחלק בין שני הישובים לפי הפרמטרים.

עכשיו איתן מחדש לי - - - אתם קיבלתם את התקציב בפועל או קיבלתם - - - הנה, הגזברית כבר היא יכולה להגיד. עכשיו, במידה ונכנס תקציב, תעשו גם הבחנה. לשני דברים אני מבקש שתענו לי, אחד, האם מהתכנית הכלכלית של הדרוזים והצ'רקסיים עבר תקציב בפועל אליכם? האם הוא שוטף? כי אנחנו לא מדברים פה על השוטף - - - התכנית הכלכלית אתה מתכוון ל-716,

716 ברור. האם התקציב שעבר הוא תקציב שוטף או תוספתי, ותוספתי למה הוא מיועד? ומה הישובים בפועל? אילו אשרות הגיעו לישובים? בבקשה, תנו לי תשובה.

יש כאן כמה שאלות על חלק תענה הגזברית, על השתיים ועל התוכן אני אענה.

רגע תדברי רק על העניין של מה נכנס ואיפה הוא שמור. נכנס בסוף חודש דצמבר 2021 שלושה מיליון שלושים שמיועד לשני הישובים ביחד, להוצאות מוניציפאליות תוספתי של הישובים. אנחנו רשמנו את זה בקרן מיוחדת, זה מחכה להחלטות של הרשות עם הישובים, ההנחיות שייתנו לי - - - זה כבר לא מחכה להחלטות, זה מחכה ליישום. כמו שאמרתי, ב-26 בינואר - - - דקה. את אומרת הגיע שלוש וחצי מיליון שקל לשני הישובים? שלוש שלושים. שלוש שלושים לשני הישובים. זה שמור בקרן נפרדת ולא מתערבב עם כספים אחרים. שנייה, זה ברור לי. אני אשאל אתכם ותתנו לי תשובות, כי בסוף אני צריך - - - כן, אבל שאלת אותנו את השאלה ולא השלמנו את התשובה. אני עוד פעם אומר, התקציב שהגיע,

זה הגיע שלוש נקודה, זה עדיין לא הועבר לפרויקטים, זה ממתין בסופו של דבר להחלטה של הוועדים אל מול היושב ראש.

זה לא ממתין להחלטה של הוועדים, זו השלמה של - - - של המועצה. גם לזה לא. אנחנו מקבלים בברכה גם את הוועדים של ריחאניה, זכריא. בגלל שאתם התעכבתם, אנחנו כבר התחלנו. כן, נשמע את קרן ולאחר מכן נחזור. אז אני אומרת, זה לא ממתין לשום החלטה. ב-26 בינואר ישבנו עם הוועדים ובצורה משותפת קיבלנו את בקשותיהם לאילו דברים הם רוצים לייעד, כל אחד לפי הדברים שחשובים לו.

במקביל ב-14 במרץ, אחרי הפגישה אצל מנכ"ל משרד הפנים, הבנו שאנחנו סוברנים להתחיל בביצוע, על אף מה שכתוב בהחלטת הממשלה, שהם צריכים לעשות תיאום עם האוצר ולהודיע לנו בכתב. לא משנה - - - בסדר, הנהלים ברורים לי. למה אתם כרשות מייעדים את הכסף? בשלב הנוכחי, אנחנו התקדמנו עם ריחאניה בהתאם לתעדוף שלהם עם גיוס מתכנן. אנחנו אתמול כבר קיבלנו כמה הצעות לגיוס מתכנן להחלפת מדי המים בישוב. בנוסף, לגיוס יועץ לרישות מצלמות אבטחה בישוב. בעין אל-אסד, לפי התעדוף של הישוב, אנחנו מתקדמים לגיוס מתכנן לשדרוג והשלמת מערכות כיבוי אש ואת מערכות המים בישוב, זה גם תעדוף שלהם. ברגע שיגויס מתכנן, זה בוועדות השלושה, זה בדרך כלל לוקח משהו כמו עשרה ימים. לאחר שהמתכנן ישלים את התכנון - - - שנייה פספסתי אותך. בריחאניה את אומרת תכנית להידרטיים לכיבוי אש?

זה בעין אל-אסד. בעין אל-אסד, סליחה. ריחאניה הבנתי, לגבי מערכות כיבוי אש, ההידרטיים לכיבוי אש, ומה הנושא השני בתעדוף? לא, זה הנושא המרכזי שעין אל-אסד נתן. ברגע שנדע את היקפי הביצוע שלו, אז הם יוכלו לדעת אם ייתנו להם ישירות. יש שם תכנית? או שהם צריכים לתכנן את הכל מחדש? לא, מגייסים עכשיו יועץ להכנת תכנית. אוקיי, תודה רבה לך. רק להשלים את העדכון, שבעצם בשני הישובים, כמובן משרד הפנים הבהיר את זה ואנחנו כרשות מחויבים לזה. אנחנו מחויבים לכל שאר החוקים, זאת אומרת,

חוק הנגישות, חוק הבטיחות. כמובן אנחנו מתוך התקציב הזה הודענו גם לוועדים והם יודעים את זה, יבוא יועץ נגישות, יבדוק את נגישות מבני הציבור. כל שאר הדברים, הכל יבוצע וימשיך להיות מבוצע בתיאום. על מנת להגדיל את היכולת שלנו לבצע את זה בקצב מיטבי, בהסכמה עם הוועדים, אנחנו ניקח פרויקטור, מהנדס שיהיה רק לנושא הזה, שיקדם את הנושאים האלה מא' ועד ת'. אוקיי, תודה רבה, קרן המנכ"לית של מרום גליל. שלום סופר, הגעתם? אני מבין שעברתם ככה מסע תלאות, ארבע שעות למרבה האירוניה.

אנחנו באמת מקבלים את הוועד, את סופר וגם את ראש המועצה בכפר כמא בברכה. אנחנו פשוט התחלנו את הדיון. אני אחזור קצת על הדברים שאמרתי, חשוב שאתם תשמעו אותם ואיפה כבר הגענו בדיון עצמו. התחלתי בזה שלמרבה האירוניה בוועדה לפניות הציבור, אנחנו דנו על כביש שש, ההרחבה שלו לכיוון צפון מיעל רון בן משה, יושבת ראש הוועדה לפניות הציבור. דיברנו על איך בסופו של דבר אנחנו הופכים את הגליל ואת הצפון לנגיש יותר ושלא נתקע בפקקים. לא יכול להיות שתושב ריחאניה או חורפש, לקח לי ביום ראשון שעבר ארבע שעות בבוקר וארבע לפנות בוקר, להגיע לפה ארבע שעות. אבל, תבורכו על עצם הנכונות להגיע לכאן בצורה פיזית, זה מצביע על החשיבות של הדיון. תראו חברים, אנחנו פתחנו את הדיון, ואני לא אחזור על הדברים שאמרתי, בשני דברים. אחד, ביום שבת העדה הצ'רקסית ציינה את רצח העם הצ'רקסי באירוע, לדעתי, מאוד מכובד ומכבד. אמרתי את מה שיש לי להגיד באירוע עצמו. מעבר לכך, יום הזיכרון של רצח העם, אני ראיתי בזה אמירה שגם הצ'רקסיים לא מוכנים ויעשו את הכל שלא יהיה מצב של רצח העם. על מנת לעשות את זה, במיוחד קבוצות אתניות קטנות יחסית, צריך להתעצם.

נכון היחסים בין הדרוזים לצ'רקסיים קיימים עוד מלפני קום המדינה ונמצאים ביחד וזה מוסיף עוצמה לעוצמה. המיצוב שלנו והמיקום שלנו במדינת ישראל של העם היהודי, חזקה. אנחנו יכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות, אנחנו חלק מבניין הכוח, ההתעצמות והעוצמה של המדינה, זה יכול להקנות לנו יכולת להשפיע על מקבלי ההחלטות שדבר כזה לא יקרה. אני אשמח מאוד, תיכף שאני אסיים, להעביר את רשות הדיבור ליושב ראש הקהילה הצ'רקסית בארץ, ראש המועצה, ידידי הטוב, זכריא. לאחר מכן, נחזור ככה לדיון. הנושא השני שדיברתי עליו,

הוא על החוק שהעברנו אתמול. אתמול אנחנו עד שלוש לפנות בוקר העברנו את החוק ממדים ללימודים, כמו שאמרתי, המרוויחים והמנצחים העיקריים,

לא במליאה ולא בשום מקום. הם החיילים שלנו ולכולנו יש חיילים שנמצאים בשדה הקרב, נמצאים במשמרות שלהם ובסוף כאשר הם משתחררים, אין מי שיחבק אותם שיוכלו ללמוד.

שההצעה, שבסופו של דבר, הניח אותה בני גנץ, לגבי קידום החוק והפשרה שהייתה, במקום שישים ושש אחוז, שזה יהיה שבעים וחמש אחוז, בהתאם להסתייגות של האופוזיציה, זו הייתה הפשרה הנכונה. החוק עבר בקריאה שנייה, 107, כמובן כולם תמכו בחוק. זה מוכיח שהחיילים שלנו הם מעל הפוליטיקה. הצבעה השלישית, כי המשותפת שמתנגדת לכל דבר, הפכו את זה להצבעת אמון אז ההצבעה הייתה בעצם היא שהאופוזיציה נמנעה, חוץ מהמשותפת שהתנגדה והחוק עבר. אני שמח על זה שהחוק עבר, לטובת הבנים שלנו. אני מזכיר לכולם שבתחילת השנה גם דמי הקיום הוכפל ואני חושב שבאמת שר הביטחון יבורך על המעשה, על המהלכים האלה ועל המעשים וגם על מה שעשה אתמול. כאשר צריך להתפשר, צריך להתפשר על מנת שבסוף הצבא והבנים שלנו יהיו מחוץ לכל מחלוקת ויהיה עליהם קונצנזוס, אז אני שמח שזה עבר והייתי חייב להגיד את זה. בבקשה, זכריא. אנחנו התחלנו מהמנכ"לית שלך שהתייחסה לדברים שהעלו על עין אל-אסד, נשמע אחרי זה את הוועד ואני מציע ככה בסוף שאתה תסכם ואנחנו נסכם את הדברים.

תודה על ההזדמנות שאנחנו נשמי את זעקתנו וגם בקשתנו בפני הוועדה. בנוגע לכל הסיפור של רצח העם הצ'רקסי, אנחנו כל ה-21 במאי מציינים יום זיכרון להשמדה ברצח העם הצ'רקסי בכל העולם, זה לא רק בכפר כמא ובריחאניה, אלא בחמישים מדינות. איפה שיש פזורה צ'רקסית, שלצערי, לפני מאה חמישים ושמונה שנה אחרי שנרצחו מעל חמישים אחוז מהעם הצ'רקסי, וגורש מהיתרה תשעים אחוז לכל מדינות תבל, אם זו תורכיה, אם זה מזרח התיכון, אם זה אירופה. לצערי, היום אנחנו מפוזרים בתפזורת של חמישים מדינות בעולם. הציפיה שלי, כי אנחנו כעדה וקהילה שהיא שותפת גורל עם מדינת ישראל, שמדינת ישראל וכנסת ישראל יכירו באירוע הזה כאירוע שהתרחש בפועל וישמיעו ויזדהו איתנו בכל העניין שאנחנו עברנו אותו. אנחנו מקווים שאף עם אחר לא יגיע לסבל הזה ולאירוע דומה.

הסיטואציות שיש מכל הכיוונים, אבל המינימום הנדרש הוא שכנסת ישראל תאמץ את הקריאה להכיר ברצח העם הצ'רקסי. שישמעו בכל העולם שמדינה דמוקרטית שיש בה אוכלוסייה שהיא שותפת גורל, ביחד עם העם שחי בה, מחבקים וגם מזדהים, מכירים ומוקירים, זו התקווה וזו הבקשה. עוד פעם, מופיד, אנחנו לא מדברים פה על חמשת אלפים, עשרת אלפים פה, מיליון וחצי נרצחו. המיליון וחצי שגורשו, מתוכם חמש מאות אלף מתו בדרכים, אם זה טבעו בתוך האוניות שהיו רועות שעומסו עליהן, ממחלות או מרעב. עד שהם הגיעו לקחת כמעט ארבע עשרה שנה, עד שריחאניה וכפר כמא הגיעו למקום, איפה שאנחנו יושבים, מ-1864. זאת אומרת, עד שאנחנו התיישבנו זה היה ב-1878. אלו תהליכים, דרכים וקשיים שעברנו אותם כתוצאה מעוול אחד, שהמדינה שלנו הייתה באזור אסטרטגי בחופי הים השחור שכולם חשקו בה. זה לא שזה התרחש כתוצאה מאיזה שהוא סכסוך מקומי, אלא סכסוך שיתמשך ומלחמה עקובה מדם שהתמשכה מעל מאה ואחת שנים. אנחנו כל שנה גם מגיעים לכנסת, מחלקים חומרי הסברה ואנחנו מציינים בכל העולם וכל העולם מציין. אנחנו נמשיך, אנחנו לא ניתן שישכחו את זה ואנחנו לא נשכח את זה ותודה לכם. תודה אדוני, ראש המועצה גם על הדברים, על הכוונות וגם על העשייה. כי, בסופו של דבר, להתמיד בתהליך לא פשוט. אתם עושים את זה ועושים את זה מתוך אמונה שזה מה שצריך לעשות, ואני חושב שזו הדרך הנכונה, אתם צריכים להיות שם, אנחנו אתכם ולא מהיום,

לא בגלל שמופיד כרגע החבר כנסת, אני פה, ברגע שבאתם לפה ואמרתם שיש יום ציון, נרתמנו לנושא הזה. אני חושב שבסופו של דבר שהצעקה והזעקה שלכם, כמו שאתה אמרת אותה, היא חייבת להישמע, חייבת להישמע. אני יודע שהרבה מאוד אנשים נרתמו, לא יכלו אולי לבוא, אבל נרתמו ואנחנו נמשיך להיות רתומים. אני בנושא הזה, זכריא וכל אחד אחר, גם הוועד, אני לא רק אתכם, בשבילכם ואני אקדם כל נושא שתרצו. אני רשמתי את הדברים שהעלית אותם כאן, הם גם יעלו לראות איך אנחנו מתקדמים עם זה. אני אומר לכם, בשורה תחתונה, כל הכבוד העוצמה שלנו, כמו שאמרתי קודם, היא באחדות שלנו, בהתעצמות של המדינה שלנו. העוצמה שלנו בזה שאנחנו יכולים להשפיע בסופו של דבר לקבלת ההחלטות, על מקבלי ההחלטות ששואה כזו לא תהיה. אמרתי את זה כאשר חזרתי ממצעד החיים בפולין, ייצגתי את ישראל, את הכנסת ואמרנו מעולם לא עוד. מעולם לא עוד, אבל מה מסמל יותר? בגלל זה אני אומר ככה שכולנו ניכנס לקונספט, מה מסמל יותר מאשר מצעד עדים במדים, מטס של חיל האוויר מעל אדמת פולין ומצעד החיים בפולין, של מדינת ישראל? זה מסמל, יותר מהכל, את הניצחון על הנאצים. את זה עושים מעוצמה ואנחנו נמשיך לעשות את זה, ואני חושב שהכיוון הוא נכון. אני מודה לך גם על זה שהזמנת אותי לאירוע והיה לי הכבוד להיות שותף אתכם באותו אירוע. שוב, תודה. נחזור לעניין הדיון עצמו. ריחאניה. שמענו מעין אל-אסד את המצב, אנחנו עשינו דיון פה, נדמה לי בפעם שעברה בזום,

כרגע אנחנו נמצאים פה. אגב, הורידו את המחציות, אז זה כבר בסדר. היו מחיצות באמצע ואנחנו פה. כשדיון מעקב, דיברנו פעם שעברה, אני מאוד מבקש להגיד,

בוצע או לא בוצע, זה מה שאנחנו עושים. נעבור לראש המועצה, הוא יסכם ואחרי זה ניתן עוד הזדמנות גם למשרד הפנים. עבדאלה דיבר, רק שהם לא היו. גם המנכ"לית שלהם דיברה כאשר הם היו בדרך. בבקשה, ריחאניה. צהריים טובים אני יושב ראש ועד ריחאניה. עזיז, היה אירוע מכובד. אני מודה לך מאוד, קודם כל, שכיבדת אותנו ובאת. אני מוריד את הכובע, תודה רבה לך. ישבנו עם ראש המועצה, עם המנכ"לית ועם הגזברית. העלנו ארבעה סעיפים, ארבעה פרויקטים לקידום. נענינו באמת לבקשה, יושב ראש המועצה אמר, רשמו את זה ואמרו שאנחנו נקדם את כל ארבעה פרויקטים. פרויקט אחד הוא החלפת מדי מים, כמו שאמרה המנכ"לית, יש לנו הרבה שעונים לא תקינים - - - אתה מדבר על התקציב מהתכנית הכלכלית? זה לא החלפת מדי מים, זה החלפת מדי מים דיגיטליים של קריאה במחשב - - - קריאה ממוחשבת. ממוחשבת, להוריד את הפחת. סופר, זה תאגיד מים - - - אנחנו לא תאגיד. אנחנו מקורות, הספק. הספק מספק ישירות אליכם? ישירות לוועד הישוב. איך זה הולך בישובים אחרים, גם כן לכל ועד? כן, כל אחד בפני עצמו. עם מקורות, אבל אין לכם התאגדות פנימית. לא, לא, עדיף שלא יהיה לנו. יש יתרון למועצות האזוריות שיכולות לעשות התאגדות פנימית, אבל הן למשל לא שייכים לפלג הגליל או אתם לא איתם? עם פלג הגליל יש לנו שותפות בביוב, לא במים. אז מערכות הביוב אתם שותפים עם פלג הגליל, בגלל הניקוזים כן? ומים, אתה אומר מקורות עצמאיים.

סעיף שתיים שביקשנו הוא נגישות למבני ציבור. סעיף שלוש, גיוס פרויקטור לקדם את הפרויקטים שלנו. תן לי דוגמא, פרויקטור כזה, מה הוא יכול לעשות אצלכם. זה אותו דבר אצלכם בעין אל-אסד? יש גם פרויקטור? יש הצעה שעין אל-אסד וריחאניה מהתקציב שקיבלנו לבחור פרויקטור שיקדם לנו את הפרויקטים שלנו.

אבל לא מהתקציב הזה. לא, תיכף נשמע את המועצה. בנוסף, הגדלת היקף המשרה של אב הבית רצינו מארבעים אחוז לשבעים אחוז. התקנת מצלמות בישוב. זה במסגרת עיר ללא אלימות, נכון? בעיר ללא אלימות אין תקציב. אתה אומר, אתם רוצים לרשת על פי תכנית - - - כן, רוצים לרשת את הישוב במצלמות,

עוד סעיף אחד, שיפוץ בית הקשיש. לא שיפוץ, התקרה האקוסטית נפלה, אז מתקנים את התקרה האקוסטית גם מסביב וגם מספר חלונות.

תקציבי תכנון קיבלתם משהו? כי יש לכם את התכנית של השכונה הצפון מזרחית. אתה מדבר על השכונה החדשה?

אני מדבר על השכונה שאתם רציתם לתכנן אותה בתפר בין עלמה לבינכם . תכנית המתאר?

זה בהפקדה. תכנית המתאר של עלמה וריחאניה בהפקדה. כלומר, יש תקציב מתוכנן. לגבי הפיתוח ותקציב הפיתוח, זה משהו אחר.

הבנתי, אוקיי. ברור, מה שאמרתם הוא מאוד ברור לי. כל זה הוא מהתקציב השוטף שהמועצה קיבלה בדצמבר 2021, את חלקנו מריחאניה.

זה מהתקציב השוטף אתה מדבר? מהתקציב שקיבלו שלוש מיליון ושלושים אלף שקל. מתוך התקציב הזה?

אבל זה בלי שום קשר לתקציב שהמועצה בעצם - - - כן, בלי קשר.

בבקשה.

אני שמח שהצלחתם להעביר את החוק החשוב הזה. קודם כל,

יושב ראש הוועדה, אני מודה לך על הדיון הזה ובכלל על העבודה החשובה שהוועדה עושה, שזה דבר הכרחי,

לפעמים יש פערים וחסמים שאנחנו צריכים ביחד לראות גם איך מתמודדים איתם. אני כמובן מצטרף גם לדברים שהזכרת פה את ה-21 במאי, יום השואה הצ'רקסי. אלו דברים חשובים שאתה אמרת וגם ידידי יושב ראש מועצת כפר כמא זכריא. בוודאי אנחנו והיהודים, ששותפות הגורל שלנו, מבינים מה זה לצומח מן השואה, באמת לפלס את הדרך לעצמאות ובסופו של דברים עומדים יד ביד בכל המערכות, כמובן בלחימה וכל מיני דברים אחרים. אין ספק, כמו שציין זכריא, צריך לחשוב באמת איך מעלים את זה לתודעה עם כל המשמעות של זה. זה לא רק העם הצ'רקסי שיושב פה, אלא בכלל בכל העולם כולו, על מנת באמת להוקיר ולזכור לדורות הבאים. לענייננו, אני לא שמעתי את דברי המנכ"לית וגם לא שמעתי את דבריו של יושב ראש הוועד עבדאלה, אז אני לא יודע - - - המנכ"לית התייחסה לשלוש שלושים שהגיעו, ועבדאלה התייחס לבעיות שקיימות אצלו שעדיין לא קיבל מענה. הוא ציין את השיחה איתך לגבי הנושא של - - - אז אני אומר שוב, אני מניח שגם המנכ"לית הזכירה את זה, השלושה מיליון שלושים מציעים את הקרן הספציפית אצלנו.

אין יכולת זליגה אפילו למקום כזה או אחר, זאת אומרת הכל בסופו של דבר יהיה בתיאום אל מול הצרכים של הוועדים וביחד. יש פה גם שיתופי פעולה טובים, שאני חושב שגם לאחר ישיבה שקיימת, אנחנו הולכים ומשתפרים. נעשו סטטוסים של פרויקטים, אני מניח שהמנכ"לית התייחסה לפרויקטים כאלה ואחרים שנעשים, גם בכפר ריחאניה וגם בעין אל-אסד. אני לא יודע אם היא הזכירה את זה, אבל כמובן אנחנו נקלוט, כי כנראה בהמשך יהיו כספים ונצטרך ליעד איזו עבודה מאוד אינטנסיבית. כלומר, ליעד מהנדס שהתעסק ויפעיל את הפרויקטים האלה. יהיה מה שנקרא בתוך כל הפרויקטים של ריחאניה ועין אל-אסד.

בסוף מועצה אזורית - - - מהנדס בתחום התכנון או בתחום הביצוע,

בנושא של הפרויקטים, ללוות את כל הפרויקטים. צריך להבין שהמועצה האזורית מרום הגליל מונה עשרים וארבעה ישובים עם היקפי עבודה נרחבים. המשאבים שמגיעים גם בריחאניה וגם בעין אל-אסד, אני חושב שדורשים מאמץ ייחודי של גורם שבתוך זה לעניין הזה, על מנת לטפל בזה ולנצל את הכספים עד תומם. כמובן, כמו שאמרתי, בשיתוף פעולה מלא מול הוועדים. כמובן, גם בעין אל-אסד וגם בריחאניה הציפו את הצרכים. אני לא יודע אם הוזכר פה, אבל הייתה לנו ישיבה גם עם מנכ"ל משרד הפנים - - - כן,

על מנת שגם יאמר לנו בערך איך אנחנו באמת יכולים לנהל את הכספים וגם את אופן החלוקה בין ריחאניה לעין אל-אסד, כי הגדירו את זה כתקציב אחד, אז לראות בדיוק שלא חלילה נשגה בחלוקה עצמה. טרם קיבלנו בדיוק את אופן החלוקה, אבל בלי כל קשר, אנחנו כבר מתקדמים עם המהלכים כמובן ביחס לנקודות שהועלו על ידי הוועדים. אתם יודעים איזה תקציבים אתם עוד אמורים לקבל? כמו תכנון ובנייה או דברים? יש כמובן סוגיה של גם, הובהר לי פה, חסמי תכנון, אני מניח, תב"רים וגם בסוגיות הרחבת הישובים. צריך רק להפריד באמת בין השלושה מיליון, שזה שוטף, שהיכולת שלנו היא יותר גמישה להתנהל אל מול הוועדים, מול בעצם תקציבים שהם תב"רים שאנחנו צריכים לצבוע אותם פיר פרויקט ולהיות מאוד - - - אתה צריך להכין את עצמך לתב"ר,

למשרד שבעצם מתנהל. הזרמת הכספים, בשונה מהנוהל של שלושה מיליון, הם בעצם מול ביצוע. ביצענו פרויקט תשתיתי - - - יש עוד תקציבים כאלה, כמו הזכרת הסרת חסמים,

היו אמורים עכשיו להצביע על זה בוועדת הכספים. אתמול היינו צריכים להצביע. זה דבר חשוב ומשמעותי גם לכפר עין אל-אסד, לפרויקטים שלהם, וגם לכפר ריחאניה לגבי תשתיות פרטיות במסגרת ההרחבה. אני מדבר ככה בפריסה גם על ריחאניה ועין אל-אסד, אז אני מנסה באמת להתמקד בכל עין אל-אסד ונעבור לריחאניה. אז, כמובן בעין אל-אסד הציגו את הפרויקטים, פרויקט המים שמבחינתם הוא פרויקט חשוב וצריך לראות כיצד מקדמים אותו, כבר ניתנה הנחייה להתקדם. צריך לומר שזה לא סוד שמרום הגליל גם הייתה עסוקה בתקופה האחרונה, בהילולה עם כל המשמעויות. אפשר להגיד לך מזל טוב שזה עבר בשלום יחסית. אתה יודע, אנחנו גוף יותר רגולטורי, זאת אומרת בסוף יש את האחרים שמנהלים את זה. אבל, אנחנו גם כן גוף רגולטורי - - - מה שנקרא במרחב הטריטוריאלי שלך.

החנייה המנהלתית שלהם היא אצלך במועצה, מה לעשות. אז אם אנחנו נתחיל ככה עם עין אל-אסד, סוגיות שהציפו במסגרת התשתיות והתב"רים, זו כמובן הסוגיות של הכניסה של האוטובוסים.

לעבוד אל מול משרד התחבורה, כיצד לטפל בכל ההיקף הזה של הציר הזה של ציר ההגעה הזה של התחבורה הציבורית, שכונת החיילים המשוחררים - - - כאשר אנחנו אומרים לטפל בציר, בכניסה, האם יש כבר תכנית? תגידו לי איפה זה תקוע, כי אין לי פה נציג של משרד התחבורה ואני רוצה לדעת. יש לנו כבר בדיקת ייתכנות, כיכר המעיין, צריך לראות איך לבנות את זה. אני חושב שזה לא נכון כרגע, במסגרת הוועדה, לרדת לרזולוציות האלה - - - אבל יש תהליך תכנוני? בעבר הייתה בדיקת ייתכנות, אני לא יודע לומר לך אם ממש ירדו לרמה של תכנית מפורטת. אני חושב שברמה אולי של אומדנים, משהו מאוד - - - אז, זה נקרא תהליך תכנוני. תהליך תכנוני מתחיל מסקיצה. אני חושב שכן צריך לראות כיצד מקדמים את הנושא הזה. שמת לעצמך יעד שאתה אומר, אני עד סוף שנת 2023 אני מסיים את זה? תראה, אני לא יכול לומר, כי זו נגזרת של תקציבים, זאת אומרת יכול להיות שפרויקטים הם בהיקפים מאוד גדולים. אז, בסופו של דבר, על מנת להגדיר את היעד - - - תנצלו את הוועדה פה, גם אם צריך להעלות בעיות של חוסר בתקציב אל מול משרדי הממשלה, לזה אנחנו מיועדים. אנחנו יכולים לקדם לעין אל-אסד, לריחאניה את הדברים.

גם עשינו דיונים בוועדה הזו על הגליל באופן כללי על צירים, תשתיות תקשורת ועשינו את זה באופן כללי לגליל, כי אנחנו חלק מהוועדה הזו, היא גם לקחה על עצמה לעשות דיונים שהם אזוריים. אני חושב שאולי באמת אולי האמירה שלך, גם מול משרד התחבורה,

לשבת ולראות איך מתקדמים עם זה אני חושב שזו אמירה חשובה. הנושא הנוסף הוא סוגיית החיילים המשוחררים. אנחנו מכירים את החסמים המורכבים שיש לנו בגלל הטופוגרפיה בעין אל-אסד.

כבר מבחינת ההקצאה של השטח עצמו, ואני אומר את זה כי זו זעקה אמיתית של תושבי עין אל-אסד. יש שם באמת את האתגרים של תנאי השטח ולזהות בעצם גם קרקעת מנהל, כי יש שם לא מעט קרקע בבעלות פרטית, אז לזהות את הקרקע הזו ובאמת להקצות אותה לטובת חיילים משוחררים - - - איפה אנחנו עומדים בזה? אז אני אומר שוב, אנחנו צריכים את ההתכנסות של משרד השיכון ביחד מול מנהל מקרקעי ישראל, כי יש שם סוגיות של קרקע שמוכרזת, הנושא של שמורות הטבע. צריך לראות איך מחלצים את הקרקע לצורך, כי באמת אין קרקע נוספת בעין אל-אסד, ישנה בעיה מאוד בסוגיית מציאת פתרון. צריך להבין, בני המקום יותר ויותר נאלצים למצוא את מקומם בישובים אחרים. אתה יודע מה, אולי זה פער לפני הסוגיה הראשונה, זה בראש ובראשונה. אני חושב שזה הנושא המרכזי שאני באמת מבקש ככה - - - אתה רואה מקום לקיים דיון נקודתי?

נקודתי בסוגיית ההרחבה, בסוגיית חיילים משוחררים. צריך הירתמות של כל הגורמים - - - נעשה את זה או בוועד או במועצה. עם מנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, על מנת באמת להתגבר על הפערים האלו. בנוסף כמובן, סוגיית חסמי התכנון שהזכרתי. בגלל סוגיית הבעלויות הפרטיות, אז יש פתיחת צירים ותשתיות. צריך להתמודד עם כל מיני מבנים כאלה ואחרים, צריך לתת להם מענים. חלק מזה הם במסגרת חסמי התכנון. בנוסף, אנחנו ומנהל התכנון מוביל ביחד עם המועצה, ביחד עם ועד הישוב בתכנית מתאר חשובה ופה צריך לרדת כבר לרזולוציות של התכנון המפורט של כל מתחם ומתחם. בסופו של דבר, אחרי כל כך הרבה עבודה יש כבר תב"ע, אני חושב שזה מאוד משמעותי - - - אתם יודעים כמה דונם תכנון אתם צריכים לתכנן וכמה מוקצב לכם? תראה, אני חושב שצריך לעשות את זה בהדרגה. אני מניח שלא נוכל ליפול על כל תא השטח שהובלנו במסגרת התכנית עצמה.

חייבים להתחיל להיכנס למתחם מתחם וכמובן תיעדוף - - - רגע, ענת, הרשות הכלכלית, אנחנו יודעים על התכנון המפורט? למעשה, בתכנון המפורט, בהחלטה 716, הייתה ועד היישום, אני מזכירה, ב-9 במאי. למעשה, חלק מהתקציבים נגזרו בעצם לפי גודל הישוב, לפי מתחמי תכנון ויש בעצם תקציבים שמופיעים בתכנית העבודה גם לעין אל-אסד וגם לריחאניה והם אלה שאמורים להיות מאושרים בוועדת הכספים שציינת לפני כן. אוקיי, אבל בכמה אתם מתכננים לתקצב אותו? זה מופיע בתכנית העבודה.

אני לא יכולה להגיד מספר מדויק, כי יש חלק שהם בקולות קוראים גם למוסדות ציבור, גם לתשתיות, ראש שטח וכדומה ויש חלק שהוא - - - נשאר לכם משהו מ-959 שלא ניצלתם בתכנית הקודמת, לתכנון? לתכנון? צריך לבדוק את זה. יש ב-959 מתחמים שהם מתקדמים. בריחאניה יש את מתחם אחד וארבע, שעברו תנאי סף לקראת דיון הפקדה. היה ניצול תקציבי מלא שם. לדעתי כן, אבל בוא נראה. הכל חויב, אבל יש מתחמים שהם בהכנה. אומנם זה הסתיים בריחאניה, אבל עכשיו יש - - - כן,

אבל היא אומרת שזה תוקצב.

יש בעין אל-אסד מתחמים, מתחם שתיים ומתחם שלוש שגם תוקצבו מ-959. בכמה? את יודעת להגיד לי? יש שם מתחם שמונה שמשרד הבינוי והשיכון מקדם. 789. אוקיי, ו-716? סכום. המתחמים ברגע שזה יגיע - - - של 716 מופיע לפי - - - לפי החלוקה. משרד השיכון. בעין אל-אסד מתחמים ארבע,

שש ושבע, ובריחאניה חמש ושש. באיזו עלות? יש פה סכומים, אני לא יודעת אם אלו הסכומים המדויקים.

לא, הם לא מדויקים, כי הצגתם את זה שבוע שעבר. בכל מקרה, אני מבקש ככה, גם כן שהמועצה תדע כמה מגיע להם מבחינת תקציב תכנוני, כמה למועצה מגיע מבחינת הסרת חסמים, כי התקציב שהם דיברו עליו הוא יותר השוטף. התוספתי חייב לבוא לידי ביטוי גם בריחאניה וגם בכפר כמא, לא רק ריחאניה. סליחה, בנושא של איחוד וחלוקה במתחמים, אני רוצה לחדד שבנוסף לכסף הדרוש לתכנון, איחוד וחלוקה, צריך גם כסף לתקציב לתשתיות, לתכנון תשתיות ולביצוע תשתיות, מדובר על הרבה כסף. זה דיון אחר. אתה תזומן גם לדיון האחר לגבי תכנון התשתיות.

אנחנו מנסים לקדם את התכנון המתארי, כלומר גם תוכניות מפורטות.

אחרי זה ברגע שהתכנית הרי מופקדת, אתה צריך לאחר מכן לתכנן תשתיות ואז אתה מביא את זה גם לישוב.

זכריא יכול לספר לך, הוא נציג שלנו בוועדה המחוזית, לפעמים עד שתכנית מאושרת, זה שבעת מדורי גיהינום. לאחר מכן, אתה צריך גם תקציב לתשתיות פה. תכננת, תכנון מתארי, כוללני, מפורט, תכננת תשתיות ועכשיו אתה מתחיל לעבוד. אבל, זה התהליך, צריך לגמור אותו. אז יש לנו כאן שני צעדים, צעד אחד אנחנו מדברים על הישוב הוותיק, שראש המועצה דיבר על העניין התחבורתי, התשתיות, חסמי התכנון וכו'.

העניין של האיחוד והחלוקה, כאילו זה הישוב החדש, אני אקרא לו.

אנחנו לפחות צריכים להתחיל להתאמץ להשלים מה שצריך להשלים בישוב הוותיק, שזה דורש גם הרבה תקציבים על מנת לייצב את זה. כי, אנחנו נמצאים בפיגור של עשרות שנים. עמית, גרעיני הישובים הישנים, עין אל-אסד, גם ריחאניה, במקרה הזה, באזור שלנו בצפון, אתה יכול להראות גם ערך ראש פינה,

ישובים שבאמת נבנו לפני 1948. בכל הישובים יש מצב שהיו גם חריגות בנייה שם, אילוצים כאלה ואחרים והייתה תכנית מחוז צפון לגבי אישור גם לגרעיני הישובים האלה במצב הקיים,

אז כסף להסרת חסמים, אם יש שם בית שרוצים לקנות אותו על מנת להסיר חסם, זה בסדר ואז גם מי שנמצא יוכל לקבל היתר. תחשבו על זה גם בהיבט של חוק החשמל. חוק החשמל אומר שבית שעולה בקנה אחד עם התכנון העתידני, יכול לקבל טופס 2. ברגע שהוא מסיים את תהליך התכנון, מקבל טופס 4, על כן חשוב מאוד שהנושא הזה יהיה בראש מעינכם.

מתעסקים עם המתחמים המפורטים מסביב לישוב, אבל מה קורה בתוך הישוב? אז, זה בדיוק מה שאני מדבר עליו. הדבר הזה יכלול את הציר התחבורתי שאתה מדבר עליו.

הזכרתי את החיילים המשוחררים, אבל דווקא התכנון המהיר של התכנון המפורט, יכול לשחרר קצת לחץ. כי, יש לא מעט אנשים שכרגע בבעלותם

מגרשים פרטיים, שבתכנון המפורט כזה יאפשר להם כבר להגיש היתרים במידי ולהוריד קצת את הלחץ,

הנושא הזה חשוב. עוד מילה, ככה סך הכל קיבלתם גם מכתב עם הפרויקטים שכרגע נמצאים בביצוע בעין אל-אסד, כמו המועדון שיסתיים - - - מכתב לא קיבלנו. עד לתחילת הדיון לא קיבלנו שום מסמך. בתחילת הדיון אמרו ששלחו מסמך, אגב זו הערה, אני כבר אומר לך. הנושא הזה היה צריך להופיע פה אצלנו, לפחות ארבעים ושמונה שעות שנוכל ללמוד אותו.

קשה לי להתייחס למסמך. בגדול, אני אומר ככה, היה תקציב של ביצוע שיפוצים בגני ילדים במיליון מאתיים שקל, אני מדבר על עין אל-אסד, מועדון במיליון מאתיים ארבעים ושבע שקלים.

הייתה קצת בעיה בהיקף של שתיים פסיק שש, הייתה בעיה עם הקבלן, אני הבנתי שהוא יחזור, אני מאמין בעזרת השם,

אתה מדבר על פרויקטים שבוצעו? שבוצעו, כן. אתה יודע, בוצע, תב"ר, הקבלן קיבל כבר את הכסף שלו, הזדכה על הפרויקט,

חלקם אמורים לקבל, חלקם נמצאים בכביש שמונה שהסתיים שם בעין אל-אסד. אוקיי.

חבל מאוד שלא קיבלתם את כל הפירוט של כל הפרויקטים, גם בריחאניה וגם בעין אל-אסד,

בסדר. אני מבקש שזה יגיע אלינו, כן. זה מאוד חשוב לציין את זה לפרוטוקול, כי הם עשו פרויקטים גם בריחאניה וגם בעין אל-אסד, שכדאי להצביע עליהם. בריחאניה, כמובן כמו שנאמר פה על ידי יושב ראש הוועד, יש את הפרויקטים שהם הצביעו. אני אומר שוב, גם ביחס לריחאניה וגם בעין אל-אסד, כמובן אנחנו עובדים בתיעדוף בשיתוף מלא לפרויקטים שמבקשים הוועדים. אבל, חשוב לנו להכניס את הדברים גם בפריזמה, שגם דיברו איתנו גם

ערוץ אחד, הוא רוצה בשלוש לדבר איתו, אתה הדובר. זה שיצא כרגע. חשוב לשים אותם, כמו שנאמר לנו גם על ידי מנכ"ל משרד הפנים, בפריזמה גם של תיעדוף של בטיחות וגמישות, על מנת באמת לשים את הדברים האלה בתיעדוף. כמובן, לגבי ריחאניה, סוגיית מדי מים. אלו פרויקטים שאני לא אחזור עליהם, שיושב ראש הוועד ציין, אנחנו עובדים איתם. ביחס לכך, כמובן גם בריחאניה סיימנו גם את הנושא של המועדון וגם כבישים שטופלו שם במסגרת התב"רים. יש כמובן את סוגיית הרחבת הישוב, תכנית מתאר שקיימת שם, כפי שאתה מכיר בשיח בין מושב עלמה לריחאניה. יש שם ניסיונות כמובן להגיע גם להסכמות - - - יש סיכוי? כי העלו לי את הבעיה. יש צוותים בשני הגורמים שמנסים. אני גם אומר ככה בשולי הדברים, יש שטח שאני חושב שגם ריחאניה סברו שנכון לעשות. יש איזו שהיא מובלעת של לולים שיושבת ממש בצמידות להרחבה, וזה פרויקט מאוד משמעותי וחשוב. יהיה בעצם אפשר להעתיק את זה, את אותו מתחם לולים שיושב בלב הישוב, שחלקם כמובן בהיתרים בצורה מסודרת, להעתיק את זה למקום אחר, לגייס לזה אפילו כספים להעתקה - - - איפה, במשבצת של ריחאניה או שאתה יכול להצביע לי על מקום במועצה האזורית? חברי הישוב, ממדוח ועזיז, מכירים את הסוגיה. אי אפשר להעתיק את זה, ואז יהיה בעצם רצף של מגורים - - - תחבר אותי לתא השטח. יש את הלולים של עלמה למטה, את החווה? לא, אני לא מדבר על הלולים של עלמה. בתוך הכפר עצמו. יפה, יש את הלולים ואתה אומר שצריך

האם להעתיק אותם מזרחה, אם להעתיק אותם דרומה? או שאתה לא יודע?

שוב, זה צריך לשבת עם גורמים - - - זאת אומרת, אתם צריכים לעשות העתקת לולים.

מה שנקרא, חובה במובן הזה שאתה רוצה לפתח את הישוב. אנחנו עובדים גם על חווה, לא יכול להיות שהחווה תהיה בצמידות ללולים - - - חווה של חמישים, שישים מטר. אנחנו מדברים עם עמית בנושא חווה אחרת בחזון עם מע'אר. יש שם צמידות, דנו על זה גם בוועדה הזו, על אותה סוגיה. היה שווה גם בסיכום לראות.

אני שואל שאלה שלא מבוססת על מידע, יש תכנית?

יש תוכניות מתאר לבתי עלמין, יש תוכניות מתאר לחוות לולים אצלנו בצפון? אתה מכיר דבר כזה? תראה, יש תב"עות לחוות לולים שכל ישוב וישוב עשה לעצמו. זה כל הישוב, אוקיי. זאת אומרת, עלמה, דלתון, כל הישובים. כל אחד הקים לו אזור גידול ואושרו על זה תב"עות. אבל הם אזור ביזורי ישן. הוא ישן, אין לו חדש. אין משהו הוליסטי שאתה מתייחס לכלל האזור. אני עשיתי תכנית מתאר כוללנית בחורפיש. אני קבעתי שהחלק הצפוני יהיה שטח מעבר לקו הכחול במרחקים, כמובן שצריכים להתרחק מהחוות, בהתאם להנחיות של המשרד לאיכות הסביבה. קבעתי לעצמי באמת מקום, במקרה אדמת הזה אדמת מנהל, כמו שעלמה עשו, כמו שאלקוש מתכננים לעשות וכן הלאה.

אולי נשב על זה גם אחרי, אני ככה חושב לראות איך אנחנו

כל נושא חוות הלולים שהן באמת בצמידות לישובים, לראות איך אנחנו עושים את זה. אם צריך את הסיוע שלי מול תמיר, מול המנהל - - - בכוונה אני העליתי את זה לא בכדי כאן מולך, כי כן אנחנו צריכים את הסיוע, כי זו סוגיה מורכבת, לאיתור שטח חלופי לאותם לולים. כמובן נגזרת תקציבית שאני חושב שדווקא מהצד התקציבי נוכל לאגם תקציב.

אבל לעניות דעתי, זה משהו שבסופו של דבר יציל את הישוב ריחאניה. למעשה הוא בנוי - - - ברור לי. הלולים, הרפתות הם בתוך מובלעת, בתוך הישוב. מדובר על מפגעים של ריחות וכל המשמעויות. אני מסכים איתך במאה אחוז. אני חושב שיש הדדיות, גם בעלי הלולים חפצים בעניין הזה וגם הישוב עצמו, זה דבר נכון. בתא השטח הזה גם לתת פתרון של תא שטח גדול להרחבות. טוב, חברים, אני מבקש להתכנס לסיכומים. משרד הפנים, בבקשה כמה

במשפט אחד, בהמשך למה שהתייחסנו, אנחנו מלווים את המועצה מבחינת התקצוב, התקציבים שקיבלו, איך מתקצבים ומיעדים אותם ליעד. הנושא של החלוקה בין שני הישובים, אנחנו נטפל בזה, נעביר לכם את הנתון הזה ממש בימים הקרובים. כי זה כרגע שמור בקרן ייעודית.

לאחר מכן אנחנו נחלק את זה גם לתב"רים ליעודים שאתם החלטתם עליהם וגם בהמשך, על המיצוי עצמו של ההרשאות שהתקבלו, אנחנו גם נקיים אתכם את המעקב הזה. כמובן אמירה כללית, ככה בסוף, מבחינת הישוב,

אתם חיים ביחד יום יום, אז כמובן שהשיח תמיד יהיה מקדם ואנחנו ככה נוכל לתרום לכם לקידום כל - - - אוקיי, תודה. משפטי סיכום, מישהו רוצה להגיד משהו? אני רוצה. קודם כל, אני רוצה להודות באופן אישי לראש המועצה, מר עמית סופר, על זה שבעצם הוא הגיע לכאן, זה מאמץ לא קל. בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, אני מרגיש שיח מאוד חיובי בין המועצה לבין הוועד. הובטח שאנחנו נקיים איזה דיון ברמה של ראש המועצה עם מנהלי המחלקות אצלנו בישוב או במועצה האזורית, על מנת לדון על כל הסוגיות, התקציבים והפרויקטים שאמורים להתבצע. מה שעמית אמר בנוגע לכל מיני פרויקטים התחבורתיים, שכונות חיילים משוחררים, זה בדיוק מה שאנחנו באמת צריכים.

אני מבקש לזמן את ועדת הגבולות כמה שיותר מוקדם, על מנת לדון בסוגיית הרחבת הישוב לצד הדרומי, מעבר לקו הכחול, על מנת לאפשר לשכונת חיילים משוחררים, כי זה המקום היחידי שניתן להתרחב שם. בנוסף, דבר מאוד חשוב, שדיברתי על זה בעבר, הוא ועדת גיאוגרפית, כי עין אל-אסד מורכב כולו בשמורות טבע וכל מיני דברים אחרים, ויש לנו הרבה אדמות מעובדות שהן מוגדרות היום - - - אנחנו נעשה דיון על הוועדות הגיאוגרפיות. נקיים איזו ועדה גיאוגרפית,

אנחנו נדבר על זה, בכלל לא העלנו את הנושא הזה כרגע. אנחנו מדברים על יחסי גומלין. אני לא אתחיל לדבר על עניין תשתיות המים, כי דובר על זה הרבה פעמים. בסופו של דבר, אני רוצה להודות לכולם, להודות לראש המועצה, למשרד הפנים ולכולם. תודה רבה. זכריא, משפט מסכם. אני רוצה להודות על ההזדמנות שניתנה לי על יום הזיכרון ועל השואה הצ'רקסית, במקביל על השיח החיובי שמתנהל פה בין המועצה האזורית והישובים ריחאניה ועין אל-אסד. אני מקווה שזה יימשך בעבודה המשותפת, ואנחנו עומדים לימינם מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים. יפה, כל הכבוד. תראו, אני בדרך כלל את הסיכום אני מתחיל בתודות, אז אני באמת מודה לכולם גם על זה שבאו לפה, גם על זה שבאו לפה בפקקים וזה לקח להם הרבה זמן.

ההתעקשות שכולם יהיו פה וכולם ידברו כאן, כולם יציגו את העובדות ואת הנתונים, אותי זה משמח מצד אחד.

אני רואה שבסופו של דבר, הדברים מתקדמים, כלומר אני שומע את הטון של הדיבור. אני מקורב, קרוב, אני מבין ומכיר את הבעיות ואני מאוד מאוד שמח.

בעיות יהיו, נושאים תמיד יהיו, אבל כאשר מתקדמים זה סימן טוב ופה אני מתחיל את הסיכום שלי. סימן טוב,

אני מברך עליה ותמשיכו ככה. אותנו, כוועדה, ועדת משנה, אנחנו לרשותכם. זכריא, אנחנו ועדת המשנה לפיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים, כל נושא הצ'רקסי וכל תחום, אנחנו הכתובת, בלי שום קשר למחויבות האישית שלי כלפי כל בעיה קיימת בישובים הדרוזים והצ'רקסיים. אני לא עושה הבחנה, אני לא עשיתי הבחנה גם בעבר. זה הנושא הראשון. הנושא השני, סופר, אנחנו מבקשים את כל הנתונים. לא מקובל ששולחים לנו את הנתונים בדקה אחרי שנכנסים לדיון, גם ככה אנחנו קצרים בזמן. אנחנו חייבים לקבל את הנתונים האלה. אני כן אקיים עוד דיון, ואני אהיה שמח עוד יותר שהדיון הבא פשוט יהיה עם תוצאות יותר מוחשיות. תרצו אותנו בשטח לדיון, אנחנו נעשה דיון על הפיתוח של השכונה. באנו כוועדה ואני באופן אישי - - - אפשר לעשות את הדיון גם אצלנו. כן, אני רציתי לעשות את הדיון. הדיון של הוועדה, לא שלי כסיור של חבר כנסת, דיון הוועדה הבא יהיה במועצה האזורית מרום הגליל. אגב, אני קל"ב, זה קרוב לבית מה שנקרא, אז זה טוב. כמו שאמרת, אנחנו נקיים דיון מיוחד בנושא התכנון. אנחנו נבדוק את האפשרות של העתקת חוות הלולים, חשוב מאוד שהנושא הזה יעלה. אנחנו נשב עם המועצה, נראה איפה אנחנו כוועדת משנה - - - שטח יש למנהל, שטח ענק - - - לא חסר להם,

צריך רק לדעת לבקש ולטפל.

דיברת על פרויקטור מצוין. חשוב מאוד שתדעו שבוועדה המחוזית יש ועדת משנה לפיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים, הוועדה הזו היא לצד הוועדה המחוזית. היא צריכה לעבוד, תפעילו אותה, תכנסו לשם. הפרויקטור הוא רעיון מעולה, אבל שיהיה מחובר גם לתכנון, כי פרויקטור בלי בסוף להוביל להיתרים, אז זה לא יקדם אותנו. נושא הוועדה הגיאוגרפית ותחומי שיפוט זו סוגיה מורכבת מאוד ואחרת, כי אלו ועדות גיאוגרפיות בין מועצה האזורית לבין הישוב, בתוך הישוב עצמו, אל מול המועצות המקומיות. אנחנו נדון על זה. התחלתי לדון על מועצות אזוריות, כאשר נגיע לאזור שלנו, של עין אל-אסד, אני אזמן דיון, כמובן עמית יהיה שותף לדיון על מנת לראות איך אנחנו מתקדמים.

אני רוצה באמת להודות לכולם שוב על ההגעה וגם על הנכונות. זכריא, אנחנו כתובת וכל מה שאמרת, אני אומר לכם, לא הייתה בכנסת ועדה שמטפלת ועוקבת אחרי פיתוח של הישובים הדרוזים והצ'רקסיים. הוועדה הזו קיימת,

על מנת באמת להיות הכלי שאתם תוכלו לנצל אותו. אז, שוב, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:44.